האם נמצאים פה נציגי הממשלה? לא.

נציגי רמ"י נמצאים?

הרב גפני, עכשיו כשהקורונה כמעט

מה שלא קורה, ככל שאנחנו נקדים ונעשה את זה אנחנו נייתר את הצורך באותן מחצבות פירטיות, ובוודאי כפי שנאמר פה שלא חלילה נצטרך לייבא לפה גם חומרים שאין בהם כלל צורך. מה הוא הסיפור של בני אלבז שהעלה חבר הכנסת שיקלי? אני לא יודע שהוא יושב-ראש ועד העובדים במינהל, זה דבר שלא ידוע לי. אני מוכן לבדוק את זה. אני גם לא מבין בדיוק את ניגוד העניינים. ככל שיש ניגוד עניינים אנחנו ניתן על זה את הדעת.

מר יהלומי, יש פה חשד, כפי שאני מבין מחבר הכנסת שיקלי, שלא מטפלים בבעיות שם. אבל זה לא הוא, אדוני. זה המינהל האזרחי ביהודה ושומרון. זה פשוט לא הוא. עם כל הכבוד, אם לא ייקחו משם חומרים לא יבנו בכלל. אני מבקש מאוד, מר יהלומי, שתבדוק. תחזור אלינו עם תשובה מוסמכת. אבדוק ואחזור עם תשובה כתובה. אני לא מקבל את כל התהליך הזה. התהליך הזה נראה לי לא לעניין. אני לא רוצה לקבוע מסמרות מכיוון שזה דיון שנערך אחרי כמה שנים שקיימנו פה דיונים והיינו בלחץ אינטנסיבי בעניין זה. נמצא כאן יושב-ראש איגוד המחצבות שרוצה להגיד משהו לפני שאני מסכם, בבקשה. שלום לכם. קודם כול, תודה רבה. קצר ולעניין: אמרו פה כבר לא מעט דברים, גם לגבי אובדן העתודות, גם לגבי המחסור הצפוי. אנחנו צפויים למחסור של 140 מיליון טון בשלוש ארבע השנים הקרובות. זה על פי דוחות של המדינה, לא דוחות שלנו. זה המשמעות 140 מיליון טון. יש במדינת ישראל 22 מחצבות פעילות שכורות בממוצע בין מיליון לשני מיליון טון, הגדולות שבהן מגיעות לשלושה ארבעה מיליון טון. בשביל להגיע ל-140 מיליון טון צריך עוד 70 מחצבות של שני מיליון טון, או 140 מחצבות של מיליון טון.

פה מדובר, אדוני היושב-ראש והוועדה, במשבר אסטרטגי למדינת ישראל, לא פחות מזה. בסדר להגיד כל מיני דברים, מי אשם ומה אשם. יש משבר וצריך לטפל במשבר. המשבר לא ייפתר מעצמו, הוא גם לא ייפתר על ידי רשות מקרקעי ישראל. במשך 29 שנים הם לא פתרו את הבעיה. אין שום סיבה להניח שבשלוש ארבע השנים הקרובות הם יפתרו את הבעיה. פשוט אין להם יכולת לדבר הזה. אלה העובדות. מחיר הדירות לא ירד אלא רק יעלה.

לי לומר רק עוד שני משפטים לגבי יו"ש. ביו"ש יש סיפור מאוד מאוד מורכב. המדינה לוחצת על המינהל האזרחי למכרז מחצבות גם ביו"ש. אותה תופעה הולכת לפגוש אותנו גם ביהודה ושומרון, בדיוק כפי שקורה בישראל. אנחנו נעביר את יתרת המחצבות שנותרו עדיין בידי מדינת ישראל דרך חברות ישראליות לידיים פלסטינאיות ונהיה במדינת ישראל בתלות מוחלטת באגרגטים מיו"ש. זה חומרי נפץ שנכנסים היום ליו"ש, לשטחי איי ובי ללא שום פיקוח אמיתי, ואני עומד מאחורי מה שאני אומר. כולנו ראינו מה קרה עכשיו באזור הדרום, כמה חומרי נפץ מגיעים אלינו. תחשבו מה יקרה כשזה יגיע מן הגדה. זה פירטיות, זה אובדן הכנסות ואין שום מחצבה חדשה שנפתחה במדינה ישראל, חדשה שנפתחה מאפס. לקחת מאחד ולתת לשני לא פותר את המחסור. אנחנו נהיה עם חוסר של 700 מיליון טון בשנת 2030. תודה רבה. ינון אזולאי לפני שאני מסכם.

רציתי להגיד: ראינו פה מ-2018 שזלזלו בנו, זלזלו במחצבות, זלזלו בעם, בסופו של דבר הכול חוזר אל העם. ועדת בלינקוב עשתה עבודה טובה. אתה תחליט מה לעשות אבל אני חושב שכן צריך לקבל את מסקנות הוועדה הזאת, ואם לא אז להביא את זה כחוק. דבר נוסף, העלו את התמלוגים מ-5 שקלים ל-8 שקלים, ועד לשנת 2022 הולכים להעלות את התמלוגים למחצבות מ-8 שקלים ל-11 שקלים. אני חושב שבינתיים כדאי, עד שכל הוועדות האלה יסיימו את עבודתן, להקפיא את המצב ולא לאפשר את ההעלאה הזאת על מנת שנוכל לדעת באמת מה קורה בתחום הזה. לא לחזור לכאן שוב בעוד שלוש שנים אלא צריך לתחום את זה בזמן. תעשייה שלמה הולכת לאיבוד. זה הצעה לסדר. עם כל הכבוד, אנחנו לא עוסקים כעת בחקיקה.

אני מבקש לסכם. בשנים האחרונות ועדת הכספים לא שבעת רצון מכל ההתנהלות בנושא המחצבות. היו לנו דיונים רבים בעניין הזה. זה לא הולך על דרך נכונה.

גם רואה מה קורה ביהודה ושומרון, מה שנאמר כאן קודם גם על ידי חברים בוועדה וגם על ידי איגוד המחצבות. אנחנו מבקשים שתאמרו לנו, רשות מקרקעי ישראל, למה לא הולכים על דוח בלינקוב. עם הישיבות הנוספות שאתם עורכים עכשיו, אני לא רואה שמשם יבוא הפתרון. בינתיים אנחנו הולכים לאבד כאן גם את המחצבות והולכים לאבד את המשאבים שאנחנו צריכים בשביל בנייה ובשביל נושאים נוספים שעבורם יש את המחצבות. אני רוצה לדעת מה אתם עושים עם נושא המחצבות ביהודה ושומרון, עם מה שעלה כאן. אבל לא רק זה, אני מבקש דוח, שבתוך חודש תעבירו לוועדה מה נעשה עם העניין הזה שמחצבות הפסיקו את עבודתן. איך אתם מתכננים את החודשים הבאים, או אולי את השנים הבאות? למה אי אפשר ליישם את דוח בלינקוב באופן כזה שהמחצבות ימשיכו לעבוד? במידה ואנחנו לא נהיה שבעי רצון מהדוח שתמסרו לנו בתוך חודש, יכול להיות שאנחנו נעשה חקיקה שתהפוך את דוח בלינקוב לחקיקה.

אתה זה שהעלית את העניין הזה, אתה תכין את הצעת החוק אם אכן לא יהיה פתרון. חוק הוא לא נכון במקרה הזה. אני מסכים, אבל לפעמים רק זה מה שהם מבינים. מה שנכון הוא שרמ"י יביאו התייחסויות ופתרונות לדברים האלה. עד היום לא פיקחנו עליהם מכיוון שהיה פער גדול מאז 2018, שאז הדיונים היו אינטנסיביים. אבקש בתוך חודש לראות. אני מבקש שתעקוב אחרי העניין הזה. או שאנחנו נלך על הפתרון שהם יביאו לנו, או שאנחנו נצטרך ללכת על אירוע לא נחמד, חקיקה בעניין של דוח כזה היא דבר לא נחמד, אבל ההכרח בל יגונה.

תודה רבה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:25.